בוקר טוב, אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 המשך דיון. אני רוצה לסיים את החוק הזה היום, כי כבר עברנו הסתייגויות ועברנו הכול. נשארה רק בעיה אחת בנושא המיסוי על יבוא מקביל, ואנחנו נשתדל לסיים את זה היום. אפשר לומר דברי פתיחה קצרים מאוד? בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש ואורחים נכבדים. אני רק רוצה לפתוח את הבוקר הקשה הזה, ולהגיד לתושבי הדרום שהלב שלנו איתם. הם עברו לילה מאוד מאוד קשה, מעל 60 רקטות ביממה. הקשבתי לראש מועצת שדות נגב ולאזרחים שהתראיינו בבוקר.

הלב יוצא אליהם אחרי לילה כזה מטורף, להמשיך בשגרת החיים כאילו לא קרה כלום אי-אפשר להתעלם מזה. אנחנו חייבים קודם כול לחזק את התושבים שלנו ולחבק אותם אחרי הלילה הקשה הזה. וכמובן, לדרוש מהממשלה שלנו שתנקוט בצעדים כדי להפסיק את הטירוף הזה. אי-אפשר לצפות מאזרחים שעברו לילה כזה לשלוח את הילדים לבית הספר ולהמשיך כאילו כלום לא קרה. אנחנו בסיטואציה מאוד קשה, והיה לי חשוב מאוד לפתוח את הבוקר ולהגיד את הדברים האלה.

אני מצטרף אלייך למה שאמרת על תושבי הדרום, אבל אין לנו בררה אלא להמשיך בחיים. אנחנו לא יכולים לעצור את המדינה בגלל העניינים האלה. זה נגזר עלינו לאורך שנים, ואנחנו חייבים להמשיך בשגרת החיים. אין לנו בררה כזאת, והממשלה צריכה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות.

בבקשה, היועץ המשפטי, יש התפתחויות מאז ניסיונות הפשרה בעניין הזה? אני לא בטוח שאני מעודכן עד הסוף, והבנתי שהיו פגישות גם הבוקר ואתמול בלילה. אני רק אגיד מה המסגרת שלנו. אנחנו בעצם במסגרת בקשה לדיון מחדש בהצעת חוק התחרות הכלכלית, שנוגעת לאיסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי. אתה ביקשת למצוא פתרון לנושא של יבוא מקביל של כלי רכב, ועלו כאן הצעות,

לתיקון עקיף בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. היה תיקון אחד שנדון לפני כחודש, והבנו שהוא לא נותן מענה לבעיה. אני מציע שנשמע ממשרדי הממשלה הרלוונטיים האם יש איזשהו פתרון חדש לבעיה. אני רוצה להזכיר לחברים, שהסיבה שאנחנו מבקשים פתרון בעניין הזה, היא שכל הנושא של היבוא המקביל הוא להפחית את המחיר. ברגע שמקבלים מס נוסף, יוצא שכל העבודה על הפחתת המחיר מתבטלת בגביית המס. לכן, אנחנו מנסים למצוא פתרון מצד אחד, ומצד שני, לא הייתה לי שום כוונה לגרום לחיסרון של 1.3 מיליארד שקל לקופת האוצר, לכן אנחנו מנסים למצוא פתרון זמני. לבדוק איך הוא מתפתח למעשה, ולאחר מכן, נסיים את העניין. אני מקווה שהרשויות, לאורך זמן, ימצאו פתרונות לעניין הזה. גם המכס וגם האוצר כבר מסכימים לטענה הזאת, שכל העבודה שיעשו בנושא רכב על יבוא מקביל, לא תבוא לידי ביטוי במחיר בסופו של התהליך. אני מבין שהיו דיונים בין האוצר לבין משרד התחבורה לבין למכס וכולי, וגם היבואנים היו בסוד העניין. אם יש פתרון שאפשר להגיע אליו אני אומר שוב, אנחנו נעשה את זה כהוראת שעה, כי אני לא רוצה לעכב את החוק הזה, שהוא חלק מהמלחמה ביוקר המחיה באופן כללי. לכן, אני רוצה לסיים את החוק. זה לא שייך לחוק ההסדרים; זה חוק שדנו בו לפני חוק ההסדרים עוד במושב הקודם. אני רוצה לסיים את זה עוד היום, כי היו הצבעות גם על ההסתייגויות וגם על הכול, ואני רוצה להביא את זה למליאה לאישור. מי רוצה לפתוח? דווקא המכס? אתה רק הגובה. בסדר, בוא ניתן למשרד התחבורה ולאוצר, ואחר כך נעבור אליך. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש, אני מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה. הנחנו הצעת נוסח לתיקון ןאני יודע שרשות המיסים, הנוסח שאנחנו הצענו לא מקובל, ויש להם כנראה סיכום אחר שהם הגיעו אליו. אנחנו נשמח לשמוע אותו כי גם אנחנו עוד לא מכירים אותו.

רשות המיסים, יש לך משהו שפותר את הבעיה? להערכתי כן. בוא נראה, אולי פתרת לנו את הבעיה.

אם מה שאתה אומר מקובל גם על היבואנים,

אני רוצה קודם כול להודות לאיגוד יבואני הרכב.

כל הזמן אמרו שהם לא נרתמים ולא עוזרים, ואני חושב שבמקרה הזה הם בעצם תרמו להביא איזשהו פתרון. בבקשה, בוא נשמע. אם יש פתרון מוסכם, עוד יותר טוב. אנחנו רוצים שזה יהיה פתרון זמני, כדי שנוכל לבחון - - - רק זמני. אמרנו שזאת תהיה הוראת שעה. הרעיון הוא שיש רשימה של רכבים שהם מביאים אותם עם תעודות מקור. הם אמורים לספק לנו רשימה של אותם רכבים שהם מביאים בהסכמי סחר עם תעודות מקור. אנחנו נייצר בנספח לתעריף המכס פרט מכס חדש של האוכלוסייה האחרת, ושם שיעור המכס יהיה אפס. לא יצטרכו תעודות מקור, אבל מי שייכנס לשם ויקבל אפס מכס, זה רק אותם רכבים שהם מביאים באפס מכס. שהם מביאים. שהם מביאים. אנחנו נצטרך רק להתאים את החקיקה בהתאם לסיכום הזה. אני מעריך שעם רצון טוב של כולם - - - רק רכבים שהם מביאים? היבוא המקביל הוא על הרכבים האלה, נכון? זה מקביל. זה מקביל, זה נכון. אם הם מביאים רכב חדש שאתם לא מביאים, זה בעצם יבוא רגיל ולא יבוא מקביל. והאבזור לא משנה פה, כן?

מה שהם מביאים והם מביאים עם תעודות מקור, הם נותנים לנו את הרשימות. אנחנו נשתיל את הרשימות במערכות המכס, וכל אותם רכבים שזכאים להטבות מכס, היבואנים המקבילים יקבלו העדפת מכס. זה מייצר התחייבות של איגוד יבואני הרכב לספק לנו רשימה על פי דגם, על פי יצרן ועל פי מדינת ייצור. אנחנו מבקשים שזה יהיה לתקופה של שנה. אתם מתקנים את צו המכס? אנחנו נתקין צו לפתרון הבעיה. אבל לשנתיים. אתם בעצם תשלימו תהליך של תיקון הצו? אנחנו צריכים להשלים את התהליך בוועדת הכספים. תוך כמה זמן? תוך שבוע שבועיים שלושה שבועות. נראה לי בסדר.

אתה מבקש שנה ואתה דוגל בשנתיים - - - אז אין צורך בתיקון החוק.

אנחנו רוצים שתהיה איזושהי מחויבות, שיהיה רשום שאותם יבואנים מתחייבים לתת לנו את הרשימות. הרשימה תהיה פעם בחצי שנה, כן? אני רוצה להבין, אתם מדברים על תיקון צו המכס ובמקביל תיקון חקיקה בחוק רישוי שירותים? שתהיה מחויבות. מה שהוא אומר, שהמחויבות של היבואנים תירשם על מנת שלא יחזרו בהם פתאום מהעניין הזה. מה מפריע להשאיר את זה בצו עצמו? יש בצו מחויבות חוקית, ואני לא זוכר שמישהו מיבואני הרכב לא עמד בתנאי הצו. מה זה מפריע לך? אם אתה מתכוון לבצע, אין בעיה בכלל. עליי זה מקובל. משרד התחבורה? זה פותר את הבעיה, אין בעיה. מבחינתנו זה מקובל. אנחנו רק צריכים להבין את הצורך בתיקון החוק. תכף נעשה הפסקה על מנת שתסגרו את העניין המשפטי. משרד האוצר? גם עלינו זה מקובל. יבואנים? מקובל. אני רוצה להדגיש,

שהרשימה של היבואנים המקבילים תתעדכן בכל חצי שנה. למה חצי שנה ולא בכל פעם שנכנסים למערכת אצלם דגמים חדשים? אין שום בעיה, זה אפילו יותר טוב. זאת רשימה דינמית. לא, זה לא ילך.

הסיכום הוא אחת לחצי שנה. נוציא רשימה מסודרת, נעדכן אותה. צריך שהרשימה הזאת תהיה מדויקת. פעם בחצי שנה מקובל. קודם כול, אני מודה לכולם, שהגעתם לפשרה. אנחנו מודים לך, כבוד היושב-ראש. עוד פעם אתה עושה לי בעיות? שלום, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, מה שלומך? מה רצית להגיד? אני עמיל מכס ואני עובד עם הרבה מאוד יבואנים מקבילים. באופן כללי נראה שהפתרון הזה ממש בכיוון, ועל פניו נראה שהוא תואם להסכם הסחר. אתה אחראי על הסכם הסחר? אני לא אחראי, אני מכיר אותו.

ברשותך, אדוני. בדגמים חדשים שהיבואנים המקבילים רוצים להביא, זה מייצר לנו - - - אני אסביר לך דבר אחד,

אתה יודע מה זה יבוא מקביל? זה יבוא מקביל ליבואן הראשי. אם הם מביאים דגם חדש שהם לא מייבאים, זה לא יבוא מקביל, זה יבוא רגיל וישלמו מה שצריך. אני רוצה להגיד לך שזה יהיה הפוך אם הם יביאו דגם רק שלהם, ויש להם הסכמים עם היצרן, הוא יהיה של היבואן המקביל ולא ההפך. זה הכול, ואני לא מבין את הטענה שלך. במתודולוגיה הקודמת, אם היצרן היה מחויב לתת הצהרות ספק, זה היה על כל הדגמים. הכי טוב אין, מכיוון שאי-אפשר לעשות את זה. זאת הצעה הוגנת וישימה, ואני חושב שהיא בסדר. אני רוצה להודות למכס שהלך לקראת העניין הזה. אם אתם לא הייתם עוזרים, לא היינו מצליחים להגיע לזה. חד-משמעית. ברשות היושב-ראש, עוד שתי הערות קטנטנות. לגבי העניין של הרשימה, היום יש מעל 70 אלף קודי דגם במשרד התחבורה. אני לא יודע למה חצי שנה, אבל אני לא רואה סיבה שזה לא יהיה מקוון. ברגע שזה קורה ואין יבואן, אין עימותים, כלומר זה פותר בעיה מאוד מאוד גדולה של גירעונות לאחר מעשה,

זאת הבשורה הכי גדולה לדעתי.

כל הכבוד. כמה זמן אתם צריכים כדי לסיים את זה? אני רוצה שתחזור על העקרונות מבחינת התיקון של חוק הרישוי. על מי תוטל החובה, ואיזה מידע אמור לעבור מהיבואן הישיר למכס? היבואנים הישירים צריכים לספק אחת לחצי שנה את רשימת הרכבים המקומיים שהם מקבלים עליהם מעטפה, כנגד זה שהם מביאים - - - רשימה של דגמים או רשימה ממש של כלי רכב? דגמים. זה דגם, יצרן ומדינה. בוא ננסה לדבר על העקרונות בצורה יותר ברורה ומפורטת. תדברו על זה בישיבה. האוצר, מה לגבי מוצרי חשמל? הייתה לו הסתייגות והוא דיבר איתך על זה, נכון? הוא דיבר גם איתי וגם עם העובדים של משרד האנרגיה, שמטפלים בנושא. פתרתם את זה? להבנתי כן. יש מענה בחוק מקורות אנרגיה. ירון אמר שזה לא מדויק, ואז הוא בא לדבר איתי. הוא אמר שהמעבדות בישראל עוד לא ערוכות למענה בחוק, והם הסבירו לו מתי הן יהיו ערוכות. תוך מספר חודשים בודדים כבר יהיו מעבדות ערוכות והכול יהיה בסדר. כמה זמן אתם צריכים? עשרים דקות הפסקה, תגמרו את הניסוח ונסיים את זה. תודה רבה לכולם. (הישיבה נפסקה בשעה 08:55 ונתחדשה בשעה 09:25.) לחברי הכנסת שרק הגיעו ולא היו בישיבה, סיימנו את החוק הזה, אבל נשארה לנו בעיה אחת שקשורה לניסוי שחל בעיקר על הרכבים האחרים שהם לא מיבוא ישיר. ניהלנו כמה ישיבות ובסופו של דבר הצלחנו להגיע להצעת פשרה, שמקובלת על המכס, על האוצר, על משרד התחבורה, גם על היבואנים הישירים וגם על היבוא המקביל. בגדול, עשינו הפסקה קטנה כדי שינסחו לנו את זה, וברגע שגמרנו את זה, גמרנו את החוק. הצבענו כבר על ההסתייגויות, ואני הגשתי רוויזיה רק לצורך העניין הזה. אנחנו יכולים לסיים אותו עכשיו, ובזה נגמר הסיפור וזה יעבור למליאה. מה קורה בזמן הזה עד אוקטובר? יש הוראות מעבר? בוא נראה את הניסוח ואחרי זה נדון בהוראות המעבר. אנחנו מדברים על תיקון עקיף לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. תיקבע הוראת שעה, שתיכנס לתוקף ב-2 ביולי 2023 ותהיה בתוקף עד 30 ביוני 2025, לפיה ישולב בחוק סעיף חדש. אני אקריא נוסח ראשוני שגובש כרגע בהפסקה, וייתכנו שינויי נוסח טכניים,

לשם מתן פטור ממכס ליבוא רכב, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי סחר בין-לאומיים, שישראל צד להם, יבואן ישיר ימסור למנהל המכס אחת לשישה חודשים את הפרטים האלה לגבי כלי רכב שהוא מייבא, ויש לגביהם מסמכי העדפה, מה שמכונה תעודת מקור. הפרטים הם אלה: שם יצרן הרכב במדינת חוץ. קוד היצרן של דגם הרכב. מדינת הייצור של הרכב. קבענו גם מועד למסירה ראשונה של הפרטים. יבואן ישיר ימסור את הפרטים,

לראשונה ביום 1 בספטמבר 2023. בנוסף לכך, היושב-ראש ביקש גם סנקציה, אבל היא תיכנס לתוקף במועד מאוחר יותר, כדי לאפשר לראות איך מיושמת הוראת השעה. האכיפה המינהלית בדמות עיצום כספי בסכום הבסיסי, כהגדרתו בחוק, תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2025. אנחנו נוסיף סעיף שמאפשר למשרד התחבורה להטיל עיצום כספי בסכום הזה על יבואן ישיר, שלא מסר פרט מהפרטים האמורים למנהל המכס, לפי הסעיף שהקראתי, או לא מסר אותם במועד. הוראת השעה הזאת תהיה ניתנת להארכה בצו של שר התחבורה. תרשום: לא מסר במועד לאחר קבלת התראה. לתת לו צ'אנס, אם יש עיצום כספי, לפחות ישלחו לו מכתב ויגידו לו: לא מסרת. אם הוא לא יעשה את זה, אפשר להטיל עיצום. אדוני, אני רק אגיד שאנחנו משתלבים בתוך פרק קיים של אכיפה מינהלית.

כלומר, כל הדברים האלה קיימים. כן. יש שם הליך של דרישת תשלום. אנחנו לא משנים כרגע את המבנה של פרק האכיפה. עוד מוצע, להסמיך את שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה, להאריך את תוקף הוראת השעה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים בכל פעם. ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים. באישור הוועדה. בוודאי, בוודאי. אלה העקרונות. כדי לאפשר את האכיפה למשעה, מי שאוכף זה משרד התחבורה והמידע מועבר מהיבואן הישיר למכס אנחנו נעגן בתיקון סעיף שקובע, שלשם אכיפת הוראות הסעיף שהקראתי, ימסור מנהל המכס למנהל במשרד התחבורה מידע בדבר יבואנים ישירים שלא מסרו מידע לפי הוראות הסעיף החדש. כך תתאפשר זרימת מידע ואכיפה יעילה של משרד התחבורה. בנוסף לזה, הייתה טענה בנוגע למוצרי חשמל, אבל הפתרון קיים ולכן אין צורך להכניס את זה לחוק בכלל. צריכים ליצור מעבדות, ואני מבין שתוך כמה חודשים הן יהיו. אין כמעט מכס, אבל יש בעיה עם חוק אחר, שגורם לבעיות בעניין הזה, לאלה שמביאים יבוא מקביל של מוצרי חשמל. בשאר הדברים אין בעיה של יבוא מקביל; לא ראינו בעיה מיוחדת בעניין הזה. החוק הזה חשוב, אבל כרגע הוא לא יביא פתרון ליוקר המחייה, כי לוקח זמן עד שדברים מתפתחים. לגבי היבוא המקביל, זה כן יביא פתרון בנושאים של הרכבים. יבוא מקביל נועד להפחית את המחיר, אבל אחר כך זה מקבל מכס שלם, כמעט בגודל ההפחתה במחיר, אז לא עשינו כלום ביבוא המקביל. את זה פתרנו באופן זמני. בוא נראה איך זה עובד בשטח, ואחר כך נראה מה המצב. מה רצית לשאול? עד שזה ייכנס, עד אוקטובר, מה קורה? לא, זה יהיה תוך שבועיים. הפעם הראשונה שהם ימסרו פרטים, תהיה ב-1 בספטמבר כי גם היבואנים הישירים צריכים להיערך. ככה הבנו. הוא שואל מה קורה אם עכשיו הגיע רכב, הוא משלם את המכס?

איזה מכס הוא משלם? בחודשיים הקרובים הוא משלם כך וכך, ואז תגיד לו - - - כן, כי הוא לא יכול להפחית לו עד שאין צו. המכס הודיע שהוא מסיים את זה תוך שבועיים. ברגע שיהיה צו, הוא יוכל לתת הנחה. מה יהיה במצב הזה? שמע, לקח הרבה שנים עד שהגענו למצב הזה. בסדר, יהיה עוד חודש.

עד עכשיו שילמו כל הזמן, אבל אתם תלכו לקראת. אני מכיר את זה גם עם מיסים אחרים. אם הגענו להסכמה פה, תמצאו פתרון לטווח הביניים. אני מבין שזה ייקח שבועיים, אבל יגידו לאנשים: זה הגיע יום קודם, ותשלמו על זה יותר. אין בעיה, ואני בעד זה. אם יש כבר הסכמה,

- - - הצו יהיה מבוסס על הרשימה שהיבואנים ימסרו? זה לא שבועיים. את הצו אנחנו יכולים להחיל, אבל זה כפוף לרשימות שאני מקבל. אבל זה רק בספטמבר. למה אתם לא יכולים לעשות את זה יותר מהר? למה אתם צריכים זמן עד ספטמבר? מה יש פה להכין? יש לכם הכול בידיים שלכם. קודם כול, צריך להקים מערכת ממוכנת שתהיה אמינה.

ככל שהמידע הזה יהיה, המכס יוכל להסתכל ולהתיר רטרואקטיבית. לא, לא. עם כל הכבוד, ספטמבר זה רחוק מדיי. הוראת השעה נכנסת לתוקף רק ב-2 ביולי. אז תעשה 2 ביולי. למה צריך עד ספטמבר? כלומר, הפעם הראשונה שימסרו זה במועד התחילה? לא, הם יתארגנו. נציג המכס, אתה מקבל את זה בטבלת אקסל? הוא יודע היום, עזוב. הוא יודע. אל תפריע לי. אתה מקבל את זה בטבלת אקסל? זאת לא מערכת ממוכנת. יש מכוניות שהיום צריכים לשלם, נכון? אנחנו צריכים להכין גם את המערכות שלנו, וזה לוקח זמן. יש לי פתרון. קח ערבות בנקאית על המכס עצמו שצריך לשלם. צריך לעשות את זה בצו. לא, אחרי הצו. עשית צו בעוד שבועיים? מאותו רגע, קח ערבות בנקאית וברגע שיהיו כל הפריטים, אתה מחזיר לו את הערבות. אם לא, אתה מחייב אותו בערבות.

אנחנו צריכים לבדוק את זה, כבוד היושב-ראש. עד שסוף-סוף מצאנו פתרון, לא צריך לסחוט עד הסוף. אבל למה ספטמבר? ב-1 ביולי תיכנס הוראת השעה, וב-1 באוגוסט הם כבר יוציאו - - - תתארגנו. אדוני היושב-ראש, סליחה, באנו כל הגורמים עם פתרון. בחודש אוגוסט היצרנים לא עובדים, כולם בחופש. הענף הזה בחופש. נפל פה חודש. אנחנו צריכים את הזמן, ואנחנו לא רוצים לטעות. בסדר. כל מי שמביא, שיביא רק ב-1 בספטמבר את הדברים. שיהיה ברור, כל ההסדר הזה לא חל על רכבים ביבוא אישי. פה מדובר על אנשים עשירים שמביאים רכבים יקרים, ושיעשו מה שצריך. אני לא נכנס לזה. אדוני היושב-ראש, יש רכבים שממתינים וצריכים להירשם עד חודש שישי, עד חודש שביעי, וממתינים בנמל או צריכים להגיע לנמל. רכבים כאלה שישתחררו, ישלמו את הפער. אולי ייתנו להם דחייה של שלושה חודשים, והפתרון עם הערבות הבנקאית הוא פתרון מצוין. בואו נתחיל מזה, שאני לא מכניס את זה לחוק. אנחנו נעשה ישיבת המשך קצרה בעוד חודש ובינתיים תחשבו על פתרון. זה לא פייר לחייב אנשים רק בגלל שהאוטו בדרך. לדעתי, ערבות בנקאית היא דבר מספק. צריך לבחון את זה עם מנהל רשות המיסים. תבחן את זה, אני לא לוחץ. זה דבר שאולי אפשר להסדיר. אתם, היבואנים, תנסו להקדים את זה כמה שיותר. לא נבוא אליכם בלחץ, אבל תנסו לעשות את הפעולה כי אתם בעצמכם אומרים שגם היבוא המקביל בסדר מבחינתכם. גם לנו יש אינטרס שלמכס תהיה הרשימה הזאת כמה שיותר מהר.

דבר שני, אני רוצה להזכיר לכולם שאת הפתרון אנחנו הבאנו, כלומר הרצון הטוב - - - בסדר. הבאתם אחרי שלחצנו אתכם קצת לקיר.

יש לנו אותו כבר שנתיים. נעשה הצבעה על התיקון. על התיקון ועל כל הצעת החוק,

מי בעד התיקון, כמו שהקראנו, עם תיקונים טכניים שיכולים להיות בנוסח? אתה צריך לפתוח קודם את הרוויזיה.

מי בעד? הצבעה אושר. נמנע אחד. התיקון עבר. עכשיו נצביע על כל הצעת החוק. מי בעד הצעת החוק?

נמנע אחד. הכול עבר, ותודה רבה לכולם. הצעת החוק אושרה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. בשעה טובה. בשעה טובה. הישיבה ננעלה בשעה